אני רוצה לומר תודה לחברי הוועדה שבהסכמה נתנו זמן קצר להסתייגויות, וגם תודה על כך שבמהלך ההפסקה הצלחנו להגיע להבנות עם משרדי הממשלה. אני מודה למשרד הבריאות, לשר הבריאות ולנציגתו שנמצאת כאן איתנו,

אני מודה למל"ל, למשרד ראש הממשלה ולמשרד המשפטים שתמך בעמדה הזאת כל הזמן. אני חוזר על מה שהסתייגתי בתחילת היום. ההסתייגות שלי באה כדי לתת זמן לממשלה לחשוב שוב על גובה הקנס. אני מציע שהקנס יעמוד על 300 שקלים במקום 500 שקלים. אני חושב ש-500 שקלים זה גבוה מידי. ניגש להסתייגויות. אני מייצגת את יש